היום יום רביעי,

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה. בהתאם להוראות סעיף

הוועדה תבחר יושב-ראש מבין חבריה לפי המלצת ועדת הכנסת. לאור העובדה שיושבת-ראש הוועדה חברת הכנסת קאבלה התפטרה

כפרסונה, גם מהשלטון המקומי ממנו היא מגיעה, גם כל הדברים שהיא עשתה,

בכל הנוגע לעברה והייחוס המשפחתי, והתנועה העובדת וההתיישבות ממנה היא מגיעה . אני מאחל לך הרבה מאוד בהצלחה ונעבור להצבעה. מי בעד בחירתה של יעל כיושבת-ראש הוועדה? ירים את ידו. מי נגד? הצבעה בחירת חברת הכנסת יעל רון בן משה כיושבת-ראש הוועדה אושרה.

אל תראה בזה חלילה שום תחילתה של איזה אהבה עם כחול לבן ושלא תגיד לביבי: הנה, הם מתחילים פה, בסדר? חבר הכנסת אבוטבול, אני חושב ששיתופי הפעולה הטובים ביותר היו בינינו לבין ש"ס. אני יודע. איתן, אנחנו באופן אישי זה

אני רק אומר לך, חבל שזה יתנתק, אבל אני צריך גם לחשוש מהאח הגדול שנמצא פה בכל אופן. איתן, אל תתרגלו כי זה רק הצבעה, ואל תלשין לאמנון. מזל טוב, מזל טוב. היו"ר יעל רון בן משה (כחול לבן): תודה לכולם. אדוני, כבוד-יושב ראש הכנסת, בבקשה. תודה רבה. הוועדה היא אכן ועדת המדע והטכנולוגיה, ואני חושב שמה שמאפיין את עולם המדע והטכנולוגיה זה המהירות שהדברים נעשים, קצב ההתפתחות האדיר, ובמובן זה אנחנו בהחלט בכנסת עומדים בסטנדרט הזה. אני חושב שחברת הכנסת לשעבר עינב קאבלה עוד לא הספיקה לעכל את זה שהיא נבחרה לכנסת וכבר עמדה בראשות הוועדה, והנה עוד לא הספקנו לעכל את התפטרותה ויעל נכנסת לכנסת וכבר נכנסת לתפקיד הזה, כך שבמובן הזה לפחות הכנסת הולכת יד ביד עם המדע וצועדת קדימה במהירות אדירה, והדברים הם מאוד מאוד דינמיים והם משתנים כל רגע. קודם

אני רוצה להודות לעינב על העבודה שהיא עשתה כאן. אני חושב שהיא הצליחה בזמן קצר לעשות פה באמת עבודה רצינית, והצליחה גם לקדם בהיקף גדול חקיקה, מה שלא תמיד קורה בוועדה הזו, והיא עשתה את זה גם בצורה מהירה ובאופן מאוד נכון ומדויק בעזרת צוות הוועדה וכמובן חברי הכנסת כאן. יעל, אני רוצה לאחל לך הצלחה. אני חושב שהנושאים שהוועדה הזו עוסקת בהם הם ברובם נושאים שאפשר לייצר סביבם הסכמות רחבות, ולכן אני גם מקווה שכאשר יהיה מקום ותמצאי לנכון להעלות נושאים, אפשר יהיה לקבל את ההסכמה של ועדת ההסכמות ולקיים כאן את הדיונים ולהפעיל את הוועדה הזו. זה נכון שבדרך כלל בתקופות פגרה היקף הפעילות הוא מצומצם, אבל צריך לקחת בחשבון שאנחנו, לצערנו הרב, נמצאים במציאות של מערכת בחירות כמעט רציפה והכנסת כמעט ולא פועלת במשך תקופה ארוכה מאוד. יכול להיות שלנוכח המצב הזה יש מקום לנסות לעשות בכל זאת איזשהו מאמץ ולתת מענה לדברים שנמצאים על השולחן ככל שהדבר הזה מתאפשר. אני בטוח שעם הידע והדברים שעשית בעולם שמחוץ לכנסת, שלהרבה מהם יש נגיעה גם לנושאים שהוועדה הזו עוסקת בהם, תוכלי גם בזמן הזה, ובאמת זה לא זמן ארוך שעומד לרשותך, בכל זאת לקדם דברים ולהשאיר כאן בסיס טוב גם להמשך הדרך. אני מאחל לך הצלחה גדולה ומאחל לכולנו שנשכיל באמת לנצל את הזמן שנותר לנו עד תום הקדנציה הזו בצורה מיטבית. אדוני, בבקשה. קודם כול, ברכות לרגל המינוי.

חושב שזו ועדה מאוד מאוד חשובה. כחבר הוועדה הייתי שותף לכל הדיונים פה בוועדה. אני חושב שתוכלי לתרום המון. עינב עשתה עבודה מאוד מאוד טובה.

היא הייתה פתוחה גם לדברים נוספים שקיימים בציבורים אחרים. הדוגמה החשובה ביותר היא העברת חוק הפקס שאני וידידי הרב מלכיאלי קידמנו פה, וזה עבר כמובן דרך הוועדה.

אבל בסופו של דבר החוק נכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. יש עוד הרבה מה לתקן.

אנחנו צריכים להבין את הקידמה, המדע והטכנולוגיה ואת כל הדברים האלה, אבל אסור לנו לשכוח פלחים מסוימים באוכלוסייה שנמצאים קצת אחורה, אם זה עולים חדשים, חרדים, ואוכלוסיות נוספות שלא יכולות להשתמש בסמארטפונים ובכל הדברים. עלינו להנגיש עבורם את השירות עד כמה שיותר. כאדם חברתי חשוב לומר שיש לדאוג גם לאוכלוסיות הללו, ומצד שני, לאפשר עולם פתוח ורחב לאלה שכן נמצאים קדימה. אני חושב שהוועדה הזו תתרום המון למדינת ישראל. עינב עשתה עבודה נהדרת, ואני רוצה להודות לה. חבל שהיא לא נמצאת פה בזמן העברת השרביט, זה היה יכול להיות יותר חביב אם היא הייתה פה. היא באמת חסרה פה. אני בטוח שהיא תקבל ד"שים חמים מאיתנו על עבודתה הטובה. אדוני יושב-ראש הכנסת, גם אני כמוך מצר. כולם לקחו את התמונה שלך כשהרמת את הפטיש ואמרת שהכנסת מתפזרת. זו הייתה תמונה הכי עצובה שראיתי מהכנסת. אסור שזה יהיה כך, אנחנו חייבים לבסס את המשילות ואת השלטון. אני מקווה שגם ידידי איתן ייתן יד לכך שבפעם הבאה תהיה קואליציה איתנה,

אני לא יודע איך, אבל אני בטוח בדבר אחד - שנשמור קצת יותר על העבודה. לדוגמא, 12 חוקים שהגשתי נמצאים על המגש, וצריך להתחיל הכול מהתחלה טאבולה ראסה. זה כאב לב מאוד גדול כי עבדתי קשה על זה, וזה אחד מהדברים. אני מקווה שזו תהיה באמת הפעם האחרונה לבחירות.

שכנסת צריכה לכהן קדנציה מלאה של ארבע שנים, כמו במקומות אחרים, ואם כן, פיזור כנסת יכול להיות רק אחרי שנתיים, אבל השיטה שלנו קצת שונה. אהבתי את מה שאמר אז יריב, שכל אלה שמחאו שם כפיים כל כך חזק, לא בטוח שיהיו אלה שיישארו איתנו,

תודה רבה.

חברת הכנסת תהלה פרידמן, בבקשה. ברמה האישית, אני מניחה שהתלבטת אם לבוא, וזה טבעי. זו התלבטות טבעית. אני רוצה לומר לך תודה שעשית את זה. זה סוג של כניסה מתחת לאלונקה. אני שמחה שבאת, ותודה על זה. תודה. ברשותכם, אסכם בקצרה. קודם כול, אני מודה ליושב-ראש הכנסת יריב לוין.

וכבוד הוא לי כל פעם מחדש. אני רוצה להודות לחברי, יושב-ראש הסיעה שלי, חבר הכנסת איתן גינזבורג, לחברתי חברת הכנסת תהלה פרידמן, לחבר הכנסת אבוטבול ממפלגת ש"ס. בירך אותי חבר הכנסת מרגי, ואני חשבתי שזו ברכה מאוד מרגשת במעמד נאום הבכורה. אני רוצה להודות גם למזכירת הכנסת, הגברת ירדנה מלר הורוביץ ולמנהלת הוועדה איילת חאקימיאן - תודה על כל העבודה שנעשית כאן. חברת הכנסת קאבלה היא חברתי והיא תמשיך להיות חברתי, גם אם דרכנו הפוליטיות נפרדת. עקבתי אחרי עבודתה פה בוועדה, ואני מודה לה על העבודה היפה. על אף התקופה המורכבת, אני סמוכה ובטוחה שחברי הוועדה בהנהלת איילת ימשיכו בעבודתם הטובה. כמי שמגיעה מהגליל וכמי שניהלה בשלטון המקומי, זו זכות גדולה עבורי להזכיר כאן את שלמה בוחבוט, ראש עיריית מעלות-תרשיחא, שפתח לי את הדלת בפעם הראשונה ומינה אותי למנכ"לית, ואת שמעון לנקרי, ראש עיריית עכו, שעבד איתי כמנכ"לית בשנתיים האחרונות. אני מכירה היטב את האתגרים הטכנולוגיים והמדעיים בכלל חלקי החברה הישראלית. תקופת הקורונה הזו המחישה והציפה לנו את הפערים הגדולים בין המרכז לפריפריה הגיאוגרפית. זה לא מספיק שחילקנו מחשבים ניידים לבתים של הילדים. סביב הלמידה מרחוק גילינו פערים טכנולוגים רבים ונוספים. אני שמחה ומודה על ההזדמנות לשבת פה ואני מקווה שאם נצטרך אכן נוכל להביא לכאן סוגיות לפתרון, כך שלא יישארו ילדים מאחור, וגם בהקשר לאוכלוסיות שציין חבר הכנסת אבוטבול וגם אוכלוסיות נוספות שלא צוינו כאן, וגם אם יהיו צרכים נוספים. אנחנו מגיעים עכשיו מדיון בוועדת חוקה, המציאות לא נעצרה. יש דברים שצריך לפתור היום ונצטרך לפתור גם מחר. האתגרים לא נהיים קטנים יותר על אף התקופה. אני מודה לכל מי שכאן ועושה עבודתו נאמנה ועל התמיכה של חברי הבית. תודה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 14:45.